בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שני, ז' בסיון, אסרו חג שבועות, תשפ"ב, 6 ביוני 2022. על סדר-היום: המלצות הוועדה הציבורית לקביעת שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת בנושאים הבאים: 1. הגדלת התקציב השנתי לחברים בוועדה לבחירות שופטים, 2. חבר כנסת מוגבל בניידות שאינו זכאי לגמלת ניידות. יש לנו פה את נוסח ההמלצות. ארבל, תציגי בבקשה את ההחלטה, תודה רבה. מונחות בפניכם שתי המלצות של הוועדה הציבורית לקביעת שכר ותשלומים לחברי הכנסת. הראשונה עוסקת בתקציב השנתי, מה שנקרא תקציב הקשר עם הציבור לחברי כנסת שהם חברים בוועדה לבחירת שופטים. כידוע, הכנסת בוחרת נציגים בוועדות שונות לבחירה ומינוי של נושאי משרה שיפוטית. הוועדה לבחירת שופטים היא הוועדה האינטנסיבית ביותר מבין אותן ועדות, והוועדה הציבורית קיבלה פנייה כפי שהיא מציינת בהחלטה שלה שמונחת בפניכם, לאשר מימון של יועץ פרלמנטרי נוסף לחברי הוועדה, שני חברי הכנסת שחברים בוועדה, בוועדה לבחירת שופטים. הוועדה הציבורית סברה שאין מקום לאשר יועץ פרלמנטרי נוסף.

אחרי שהיא ביררה ולמדה את עומס העבודה שמוטל על החברים בוועדה הזאת וגם בוועדות האחרות, היא החליטה להגיש המלצה, תיכף נקרא את הנוסח המלא שלה, אני רק אגיד בקצרה שלפיה לשני חברי הכנסת שחברים בוועדה לבחירת שופטים יתווסף סכום שנתי של 30,000 שקלים לתקציב השנתי שלהם, לקשר עם הציבור מה שנקרא. התקציב הזה יהיה צבוע, ייעודי אך ורק לצורך העסקת משפטן שיסייע להם בקשר לחברות שלהם בוועדה. מובהר כאן בהחלטה שעבור חלק משנה ישולם סכום חלקי, כפי שנעשה לכל חבר כנסת שמכהן חלק משנה, אי אפשר יהיה להעביר את הסכומים האלה משנה לשנה, וכל הוצאה, כמו כל הוצאה מהתקציב הזה, תחייב אישור מראש של חשב הכנסת והיא תשולם כנגד חשבונית. אם אין הערות, כדאי שנקרא את הנוסח או שנקרא ואחר כך יהיו הערות. תקראי ואחר כך מי שירצה להתייחס. הנוסח מונח בפניכם, אבל נקרא אותו גם לצורך הפרוטוקול. יש פה תיקון של סעיף 27 להחלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים), שזה הסעיף שעוסק בתקציב השנתי לפעילות פרלמנטרית. "תיקון סעיף 27 11. בהחלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים), התשס"א 2001 (להלן ההחלטה העיקרית),

יבוא": מוצע להוסיף כאן סעיף קטן חדש,

"" "(ה)חבר הכנסת המכהן כנציג הכנסת בוועדה לבחירת שופטים שלפי סעיף 4 לחוק-יסוד: השפיטה זכאי לתוספת של 30,000 שקלים חדשים לתקציב השנתי,

מתקציבו לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ד)."

אפשר להעביר לאותו משפטן כסף נוסף מהתקציב הרגיל.

"תיקון סעיף 28 22. בסעיף 28 להחלטה העיקרית (1)במקום כותרת השוליים יבוא "זכאות חבר הכנסת לחלק יחסי מהתקציב השנתי"; (2)האמור בו יסומן "(א)" ובו, במקום "חדל חבר הכנסת לכהן" יבוא "החל

000 שקלים "לא תועבר משנה לשנה אף אם לא נוצלה במלואה."" לבסוף, סעיף 4 קובע הוראת מעבר לשנה הזו. "הוראת מעבר לשנת 2022 44. הוראות סעיף 28(ב) להחלטה העיקרית כנוסחה בהחלטה זו" זה הסעיף שמדבר על חלקיות שנה

לעניין שנת 2022, כאילו החל חבר הכנסת הזכאי לתוספת לתקציב השנתי לפי סעיף 27(ה) להחלטה העיקרית כנוסחו בהחלטה זו לכהן כחבר בוועדה לבחירת שופטים ביום קבלתה של החלטה זו." כלומר, זה יהיה בתוקף מהיום, והתקציב יחושב מהיום באופן יחסי לשנת 2022. ארבל, תודה רבה. מישהו רוצה להתייחס? אני יכולה להתייחס לנתונים שהיו בפני הוועדה הציבורית. הוועדה בדקה את כל ארבע הוועדות. אנחנו לא מבקשים. אני רק אגיד במשפט, שזה יהיה בפני הוועדה. הוועדה בדקה את העומסים.

הוועדה הציבורית בדקה את העניין כי היא הכירה בכך שיש בעצם ארבע ועדות לבחירת נושאי משרה שיפוטית: שופטים,

קאדים וקאדים מדהב. היא עשתה בדיקה מול הנהלת בתי המשפט, הייעוץ המשפטי של בתי הדין הרבניים וכו'. למשל, לגבי הוועדה לבחירת שופטים היא קיבלה נתונים שלפיהם בשגרה, ועדות המשנה מתכנסות פעמיים בחודש והוועדה לבחירת שופטים מתכנסת ארבע פעמים בשנה. עוד נאמר שלמשל בשנה האחרונה, שהייתה מאוד עמוסה כי היה פקק בגלל הבחירות החוזרות ונשנות, מאוגוסט 21' עד תחילת מרס נערכו 26 ישיבות של ועדות המשנה וניתנו 456 החלטות, זאת אומרת הרבה מאוד החלטות,

פגישות וכו'. הוועדה השתכנעה שפה באמת מדובר בעומס משמעותי שמוטל על כתפי שני חברי הכנסת שחברים בוועדה הזאת.

למשל לגבי קאדים - - אין להם עומס,

- - נמסר שמכינון הממשלה ביוני 21' עד פברואר פורסם על צורך בארבעה קאדים. קאדים מדהב, פורסם שהם לא התכנסו ואין צורך בכלל. על דיינים נאמר שאין שגרת ישיבות, בחירת דיינים נעשית בשוטף אחת לארבע, חמש שנים, פעם אחרונה בחרו לפני שנה.

זה בכלל לא באותו סדר גודל.

בסדר. בסדר גמור. חבר הכנסת רוטמן. דבר ראשון, באמת רציתי להגיד תודה רבה גם על החשיבה מחוץ לקופסה. אומנם ביקשתי עוזר נוסף אבל באמת המאמץ שהשקיעה הוועדה הציבורית וכל הצוות לנסות לראות מה כן אפשר לתת, גם אם הם לא נותנים עוזר נוסף, אני חייב לומר שכשאני קיבלתי את הנתונים גם אני הופתעתי כמה העומס. יש לי רק הערה לשיקול דעת הוועדה, אבל הנושא גם צופה פני עתיד וגם לגבי הוראת המעבר. צריך לקחת בחשבון, בהתאם גם לנתונים שאמרה היועצת המשפטית של הוועדה וגם בקשר לנתונים, שהרבה מאוד פעמים הוועדה, מעבר לעבודה השוטפת שלה, גם עובדת בפיקים. ואז נוצר מצב, ניקח למשל את הדוגמה של החלק היחסי, תיקון סעיף 28, שחדל לכהן בוועדה במהלכה או החל במהלכה, אז אני אומר, בדיוק להיפך. למשל אנחנו התחלנו לכהן באוגוסט

נבחרנו לכהן באוגוסט 21'. אני חושב שהחודשים הכי עמוסים והכי אינטנסיביים שלנו היו מאוגוסט 21',

עד סוף השנה.

דווקא כאשר אנחנו עושים ככה, בייחוד שחבר מתמנה בדרך כלל אחרי תקופה מסוימת שבה הוועדה לא תפקדה ונוצר חסר, אז דווקא ההוראה הזאת של אמצע שנה, ודווקא אז באופן אבסורדי אתה צריך יותר את האקסטרה עזרה ואת האקסטרה סיוע בעומס העבודה ולא בשוטף

ההוראה הזאת של חלקי שנה, אני חושב שהיא פחות מתאימה לאופי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים וכנ"ל לגבי הפסקה. אם מזהים שאו-טו-טו הולכים לבחירות או משהו אחר, אז להיפך, מקדימים ומאיצים ואומרים, עכשיו נמנה יותר כי אנחנו הולכים לזה, בואו נתכונן, בואו נאייש, ואז אתה אומר: אוקיי, אז אני אצטרך את העזרה של המשפטן שמסייע לי, אני אגמור את התקציב ואז יגידו לי, כיהנת רק חלק מהשנה, נשלול לך את החלק היחסי, וזה מעורר בעיה. אני חושב שההסדר עצמו לגבי הסכום דיברנו והתוספות אבל אני אומר, ההסדר עצמו של החלקיות, אני חושב שהוא פחות מתאים לאופי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים. אני הייתי אומר שוב, מאחר ומדובר גם באופציה להוציא, זה לא סכום שיצא בפועל, זה אופציה להוציא ואתה לא רוצה לייצר אפקט מצנן על חברי הוועדה כשהם מוציאים את הכסף,

באישור חשב ומול חשבוניות, אני הייתי מוותר על ההוראות האלו החלקיות, מהסיבה הזאת. בדרך כלל, דווקא בשנת המינוי ולקראת סיום, דווקא אז יהיה עומס עבודה יותר גדול ולכן החלוקה הזאת לפי שנה היא פחות מתאימה, אבל שוב כאמור, אני מאוד מאוד מקווה שזה יהיה הלכתא דמשיחא, ובטח לא בשנה שנתיים הקרובות כי בכנסת הזאת תוקם ממשלה אחרת וחברי הוועדה ימשיכו לכהן. כשיש בחירות מעכבים את כל התקציב, זה לא משנה. לא, אבל זה בדיוק העניין. הפעם באמת היה משהו חריג, גם לפי הנתונים שקיבלנו. אני אומר שזה תמיד ככה. זה מה שאני אומר, שזה לא משהו חריג. לא, אבל כשיש מערכת בחירות אחת. לא, כי בבחירות יעצרו גם את זה. אבל עבודת ועדת משנה לא מפסיקה בתקופת בחירות בהכרח. זה עניין נקודתי. - - - הכנסת ממשיך והתקציב שלו ממשיך.

לא, הוא אומר שיש הקפאה על הקשר עם הבוחר. מפחיתים לנו גם.

לא מאפשרים להוציא ענייני פריימריז.

אם יוצאים לתקופת בחירות. אז מקפיאים ואחר כך מורידים לנו חלק. לא מקפיאים. יש סייגים להוצאות מסוימות. את זה חבר

אם אנשים נבחרים במהלך שנה אז ברור שיש להם יותר עבודה כי בדרך כלל זה אחרי בחירות, ובבחירות הכול מוקפא. פתאום יש להם בום אחד גדול, אז הוא צודק. לגבי מהלך של בחירות, ויש הקפאה בין כה וכה,

בואו נגיד שאם הוועדה כן ממשיכה זה נכון שיש הקפאה אם היא ממשיכה וחבר הכנסת ממשיך לכהן בוועדה, הוא ימשיך להיות זכאי. זה בסדר. הנושא של הבחירות אני לא מעלה. הפיק הוא דווקא אחרי תקופת בחירות, ובדרך כלל במינוי, בדרך כלל כשבן אדם ממונה זה אחרי תקופה שהוועדה לא פעלה. ההוראה הזאת היא פחות רלוונטית לאופי העבודה של הוועדה ואני הייתי ממליץ להוריד אותה, אבל לשיקולכם. צריך לזכור שאין סמכות לוועדת הכנסת בשלב הזה לשנות את ההחלטה. זה יצטרך לחזור חזרה לוועדה.

אני מציע, בואו נאשר את זה. ברור פה שזה איזשהו - - - זה צעד לטובה. בזה התחלתי. מאה אחוז. אפשר היה גם אולי לתת יותר, בסוף אני חושב שזה הגון. אני מציע, כדי לא לעכב את זה, לאשר את זה עכשיו. נבחן את זה בהתאם לצרכים ולעבודה, ואם נצטרך נחזור לוועדה עם הדברים.

אנחנו עוברים להצבעה.

ההצעה, ירים את ידו. רק אתה יכול להצביע. הצבעה בעד, 1 אושר. פה אחד, קיבלנו את המלצת הוועדה הציבורית. יישר כוח, חבר הכנסת רוטמן, על העבודה, גם בוועדה. אני באמת רוצה להודות לכל מי שעשה במלאכה, גם לך כמובן, אדוני היושב-ראש, לחברי הוועדה הציבורית ולכל הצוות. זה באמת לדעתי ישמש היטב את העבודה האינטנסיבית של חברי הוועדה לבחירת שופטים, היום ובעתיד, בעזרת השם. תודה רבה. אנחנו נעבור כעת להמלצה הבאה. ארבל, בבקשה. הנושא הבא הוא חבר כנסת מוגבל בניידות שאינו זכאי לגמלת ניידות. החלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים) תוקנה לפני כמה שנים והתווסף לה סעיף שמאפשר לכנסת לממן התאמות ושירותים, כשבסופו של דבר זה בדרך כלל מתבטא בנהג, לחבר כנסת שהוא מוגבל בניידות בשל לקות פיזית. לפי ההסדר שקיים היום, חבר כנסת שיש לו הגבלה בניידות כזאת, נדרש להביא מסמכים רפואיים למנכ"ל הכנסת, והמנכ"ל רשאי לאשר התאמות ובכלל זה גם נהג, לפי תנאי עבודה שקבועים בהחלטה. תנאי ההעסקה של אותו נהג למשל דומים למה שקיים לגבי יועצים פרלמנטריים, בשינויים מסוימים שנגזרים מכך שמדובר בנהג. למשל, השכר שלו אחר, כללי הלינה שלו קצת אחרים, וכו'. לפני כמה שנים תוקן הסעיף הזה ונקבע בו שהזכאות היא רק למי שזכאי לגמלת ניידות מהביטוח הלאומי או גמלה דומה בשל היותו נכה צה"ל או נפגע פעולות איבה, וזה נהיה תנאי לזכאות. לצד זה, התאפשרה זכאות מוגבלת לתקופה של חודשיים ועוד חודש למי שמוגבל באופן זמני,

מישהו שבר את הרגל, אז ניתנה אפשרות למנכ"ל לאפשר סיוע כזה גם לתקופה מוגבלת. כעת הוועדה הציבורית קיבלה פנייה שלפיה יש מקום לבטל את ההגבלה הזאת שנעשתה לפני כמה שנים והוסיפה את התנאי של הזכאות לקצבת ניידות, לחזור בעצם למצב שהיה קודם לפיו כל חבר כנסת שהוא מוגבל בניידות בשל לקות פיזית יוכל להיות זכאי להתאמות, שזה בגדול נהג, בהתאם לאישורים רפואיים שיציג. הוועדה התלבטה בעניין הזה, בסופו של דבר החליטה שאכן יש מקום לבטל את הדרישה הזאת והיא החליטה שבמקרים מסוימים יתאפשר אכן לתת נהג גם למי שמוגבל בניידות ולא מקבל קצבה,

שיש לו אחוזי נכות. האישור במקרה הזה לא יינתן על ידי מנכ"ל הכנסת אלא על ידי הוועדה הציבורית,

תהיה לה סמכות לבקש אישורים רפואיים ואותה הוראת סודיות שחלה על המנכ"ל תחול גם עליה, ויחולו אותם תנאים של העסקה של הנהג. זאת בעצם ההמלצה. אני אקרא ואז ככל שיהיו הערות. סעיף 50 הוא הסעיף שהיום עוסק בהתאמות בשל מוגבלות בניידות. מוצע להוסיף בו פסקה חדשה, פסקה (5). "תיקון סעיף 50ה 11. בהחלטת שכר חברי הכנסת (הענקות ותשלומים),

אחרי פסקה (4) יבוא: "(5)בלי לגרוע מהוראות פסקאות (1) עד (4)", שזו סמכות המנכ"ל, כפי שציינתי עד עכשיו "הכנסת תממן התאמות ושירותים הנדרשים לצורך מילוי תפקידו של חבר הכנסת שהוא מוגבל בניידות באופן משמעותי בשל לקות פיסית והוכרו לו אחוזי נכות," כלומר,

זו מגבלה משמעותית, לא משהו קל ערך. לקות פיזית ואחוזי נכות. "אף אם אינו זכאי לגמלה כאמור בפסקה (1)," שזה כמו שאמרתי גמלת ניידות "והכול כפי שתקבע הוועדה הציבורית" לא המנכ"ל אלא הוועדה "לפי הצרכים ונסיבות העניין, הוראות סעיף זה יחולו לעניין זה בשינוים המחויבים ובשינויים אלה:" כלומר, בגדול, כל מה שהוא אצל המנכ"ל, במקרים האלה יהיה אצל הוועדה, בשינויים המחויבים.

במקום המנהל הכללי של הכנסת תבוא הוועדה הציבורית, (ב)הוועדה הציבורית רשאית לאשר העסקת עובד אחד בלבד, שיועסק על ידי חבר הכנסת, בהיקף משרה שתקבע." הסיבה להדגשה הזו זה שהמנכ"ל במקרים חריגים יכול לאשר גם העסקה של שני עובדים. אני אחזור שוב על התנאים של ההעסקה כי זה משהו שהוא חשוב לעניין הזה. מה שקיים היום, שאפשר לאשר העסקה בחלקיות משרה, כמו שמצוין כאן בגלל שלגבי יועצים פרלמנטריים כידוע אין חלקיות משרה, יש הוראות מיוחדות לגבי השכר, ההעסקה היא בדרגה 500, 502 או 506 לפי הוותק בדירוג נהגים בשירות המדינה, והשכר מתעדכן בהתאם להנחיות נציבות שירות המדינה, כלומר זה לא שכר רגיל של יועצים פרלמנטריים. שאר תנאי העסקתו יהיו לפי המקובל בשירות המדינה לאותה דרגה, למעט תוספות שכר שעניינן אבטחה,

אם נקבעו לאותו עניין תנאי העסקה החלים עליו לפי החלטה זו יגברו התנאים שלפי החלטה זו. יש הוראות מסוימות שלא חלות.

תשלומי אש"ל, שכר ואש"ל לא יחולו כי כאמור הוא מקבל שכר שמוקבל לנהגים בשירות המדינה. הוא לא זכאי להשתתף בקורס יועצים פרלמנטריים. לגבי הלינה, יש זכאות כמו ליועצים כזכור, עם כל התיקונים שהוועדה הזאת אישרה לאחרונה, אבל יש גם זכאות. כתוב שנוסף על זכאותו הרגילה כמו יועץ, הוא זכאי להשתתפות בהוצאות לינה באישור חשב הכנסת אם הוא נדרש ללון במרחק ממקום מגוריו בשל העובדה שחבר כנסת אינו לן בביתו, וגם פה מס הכנסה מגולם. גם יש הוראה שמגבילה עיסוק נוסף. בימים שבהם הוא עובד אצל חבר הכנסת הוא לא יעסוק בעיסוק נוסף שעיקרו נהיגה או לימוד נהיגה, וחלים הכללים הרגילים שחבר הכנסת צריך לפנות לוועדה הציבורית, לציין מה הוא נדרש, מה המגבלות, לאיזו תקופה הדברים נחוצים. צריך לציין שבמימון על ידי הכנסת לא יהיה תשלום כפל מאוצר המדינה. הוועדה הציבורית רשאית לבקש מסמכים נוספים, תשמור על סודיות כמו שאמרתי. אלה עיקרי הדברים, ומוצע כאן סעיף תחילה: "תחילה 2. תחילתה של החלטה זו ב-1 בחודש שלאחר קבלתה." כלומר, ב-1 ביולי. בסדר גמור. תודה רבה, ארבל. חבר הכנסת ביטן, אתה רוצה להתייחס? אין לי מה להוסיף. זאת החלטה כללית כמובן, ובעקבות ההחלטה הזו אפשר יהיה לפנות לוועדה הציבורית ולבקש.

אתם רוצים להוסיף משהו?

תודה לכם. נעבור כעת להצבעה. מי בעד, ירים את ידו.

פה אחד, התקבלה ההחלטה. תודה רבה. אני נועל כעת את הדיון. המשך יום נעים לכולם.

הישיבה ננעלה בשעה 11:25.